בוקר טוב. היום 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב התש"ף. ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. דיון שני בסדרה.